בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: הצעת תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לשנים 2023-2024. מנהלת ועדת הבחירות,

בוקר טוב. אדוני היושב-ראש, אני חושבת שלא יכולתי לבקש בוקר טוב יותר לקיים את הדיון על תקציב המדינה אחרי שביממה האחרונה ראינו איך נראית מערכת בחירות כשמגיעים אליה לא ערוכים מראש, לא מאורגנים, לא מתוכננים ומה המשמעות הקריטית של מערכת בחירות כזאת. גברת עדס, ברשותך, כי זה קצת צורם. בכל זאת אנחנו חיים במדינת ישראל והבוקר הזה הוא ממש בוקר לא טוב לארבע משפחות.

לכן אני חושב שחשוב שנתחיל בזה שאנחנו כמובן ליבנו עם משפחות הנרצחים ואנחנו מאחלים החלמה לפצועים. כל הדברים האחרים הם פרספקטיבה לדברים האלה.

הוועדה כולה. גם אני משתתף בצערן של המשפחות והחלמה מהירה לכל הפצועים. החלמה מהירה לפצועים. נורא ואיום, בוקר נורא.

אני מניחה שאין אזרח במדינת ישראל שלא משתתף במילים הללו. לגבי מערכת הבחירות ותקציב ועדת הבחירות. כולנו בוודאי לא רוצים לראות מערכת בחירות כזאת לכנסת. לכך נועד תקציב הוועדה. אני אציג לכם את תקציב הוועדה. אני אשמח אם תאפשרו לי להסביר אותו. ככל שלא יינתן לכם מענה, אני מניחה שאוכל לענות על רוב הדברים. כמובן אשמח לענות לשאלות. אני אסביר כמובן גם את המשמעות ומדוע יש גידול משמעותי בתקציב הוועדה לשנים 2023-2024. הצעת התקציב שאתם רואים כאן, נדונה קודם כול בפורומים המקובלים במוסדות ועדת הבחירות המרכזית, בנשיאות ועדת הבחירות שכוללת את יו"ר הוועדה וסגניו מארבע הסיעות הגדולות ובמליאת הוועדה שכוללת את נציגי כל סיעות הבית ואושרה על-ידם. אני אתן כמה הערות מקדימות. סך-הכול הצעת התקציב לשנת 2023 עומדת על 66,667,000 שקלים ולשנת 2024 היא עומדת על 80,777,000 שקלים וזאת לעומת 45 מיליון בשנת 2022. קודם כול, נתונים כלליים והקדמות כלליות. נתוני ביצוע התקציב לשנת 2022 כוללים את סכומי הביצוע של התקציב השוטף כהערכה בלבד מתוך הערכה שבוצעה שנה שעברה. אני אזכיר, 2022 היתה שנת בחירות, התקציב היה של שנת בחירות. בתוך תקציב שנת הבחירות ניסינו להעריך מה החלק היחסי לשוטף. לכן גם הביצוע הוא הערכה. המשמעות היא, שאילו 2022 היתה שנה שוטפת, נתוני הביצוע היו גם גבוהים יותר, אף על פי שאחוז הביצוע הוא גבוה מאוד, 38,399,000. אבל אם השנה היתה שוטפת אחוז הביצוע היה הרבה יותר גבוה. מה שקורה הוא, שכאשר אנחנו עוברים באמצע שנה מתקופה רגילה לתקופת בחירות, אנחנו מפסיקים לשלם את ההוצאות מהתקציב השוטף ועוברים לתקציב בחירות. מתי אתם עוברים לתקציב בחירות, 3 חודשים לפני? נדמה לי שבפעם הקודמת היו לנו 100 ימים לבחירות. אז ברגע שמכריזים על בחירות ומאושר לנו תקציב הוועדה, אנחנו עוברים לתקציב בחירות. אז כל ההוצאות משולמות משם ולכן הביצוע הוא באופן יחסי יותר נמוך מאשר אילו השנה היתה שנה שוטפת. כהערה מקדימה כמה הערות לגבי מה לא כולל התקציב הזה. בשנת 2019 הוועדה הזאת אישרה 19 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לצורך השתתפות הוועדה בבניית משרדים לוועדה בתוך הפרויקט של הכנסת שנקרא "כנסת 2030". פנינו לכנסת לשאול האם השנה צריך יהיה כסף בפועל מתוך ההרשאה להתחייב הזאת? כרגע עוד אין נתונים כאלה. היה והכנסת תדרוש מאיתנו, כי היא מאיצה את התהליך, אנחנו נבוא לוועדה ונבקש את הכסף הזה לצורך פרויקט הבנייה. את מדברת על כנסת 2040? הבנתי שהחזירו את זה ל-2030. הבנתי ממנכ"ל הכנסת שזה חזר להיות 2030. אז זה לא בתוך ה-66 וגם לא בתוך ה-80.

יש כבר הרשאה להתחייב משנת 2019 שעוברת משנה לשנה, אבל ככל שנצטרך לקחת כסף מההשראה להתחייב הזאת לצורך ההשתתפות שלנו בבנייה במזומן, נצטרך לבוא לוועדה ולבקש.

למה זה לא כלול? כי אני לא יודעת כמה הם יצטרכו השנה, אם בכלל. האם יצטרכו מיליון שקלים, 500,000? 5 מיליון? אז חבל לי סתם להעמיד את התקציב כי יתכן ולא נצטרך השנה. זה הכול תלוי בתהליכי ההתקדמות של הפרויקט של הכנסת. זה פרויקט של הכנסת ואנחנו משתלבים בו. כרגע איפה הכסף חונה? יש הרשאה להתחייב, אין כסף מזומן. הפרויקט הזה אושר כבר ויש הרשאה להתחייב. כתבתי לכם עוד הערה לגבי תובענה ייצוגית שיש כנגד הוועדה אבל בינתיים זה נפתר ולכן לא נבוא עם תקציב. מה זה נפתר? היתה תובענה ייצוגית נגד הוועדה בנושא של הצבת כיסאות נגישים בכלל הקלפיות בכניסה למען אנשים עם מוגבלות.

אלה כיסאות שכל המוסד צריך להציב ביום יום אבל התובענה היתה כנגד ועדת הבחירות למה היא לא מציבה את זה. אנחנו רכשנו כיסאות והגשנו הסכם פשרה לבית משפט. כשהגשנו את התקציב ההסכם הזה לא אושר עדיין. בימים האחרונה אישרו את הסכם הפשרה. רכשנו 7,000 כיסאות כאלה. אנחנו נציב אותם ביום הבחירות בקלפיות נגישות מיוחדות לטובת הציבור. בעצם התביעה הכספית נסגרה. כן, הגענו לפשרה ובית משפט אישר את הפשרה וגם את התובענה הכספית כך שיצאנו בזה טוב. את יכולה להתייחס למערכת הגדולה שאתם בונים וההשפעה על התקציב? ברור, הכול. אני רק מעירה את ההערות המקדימות מה לא כלול. לעניין התובענה. אם בעצם הגעתם לפשרה אז לא צפויות תביעות נוספות.

זה כתוב במסמך ולכן מצאתי לנכון לציין. מתוך שכר עובדים, אני יכול לקבל קצת נתונים? אני אגיע לזה. אלה ההערות המקדימות וכל היתר כתוב לכם בגוף המסמך עצמו. אני רק אתייחס להתפלגות של התקציב. ההתפלגות של התקציב לשנת 2023 היא: שכר 34%, שזה בערך אותו נתון בתקציב המדינה, זה בערך שליש תקציב שהוא תמיד לשכר. זה נתח משמעותי. עוד שליש להוצאות מחשוב. זה מסביר חלק גדול מהגידול שלנו בתקציב. הוצאות תפעול וארגון 19%, ציוד והדפסות 7% ופרויקטים מיוחדים 3%. בשנת 2024 יש באופן יחסי ירידה במרכיב של השכר בתוך סך הכול התקציב והוא יעמוד על 30%, לעומת 47% במחשוב.

במספרים יש עלייה בשכר אבל באחוזים כי התקציב עלה.

הסברתי, באופן יחסי. מ-66 מיליון ל-80 מיליון. אז השכר יורד באופן אוטומטי. נכון ועדיין יש גידול משמעותי. עדיף שתגידי לנו מספרים אז נבין יותר. אני אגיע גם אליהם. אני פשוט נותנת את ההערות הכלליות. בגדול, לגבי גידול הנתונים. 5 מערכות הבחירות האחרונות שהיו בסמיכות וצמידות, הגדילו את נפח הפעילות של ועדת הבחירות באופן דרמטי. עברנו מקצה לקצה משמעותית בשינויים בכלל התהליכים בוועדה. אם מתייחסים לתקציב של הוועדה נוכח 5 מערכות הבחירות האחרונות, זה כאילו חלפו 16 שנים מבחינת הוועדה בהתפתחות שלה. אני אתן דוגמאות לפעילות שהתרחבה שמסבירה גם את הגידול המשמעותי בתקציב.

פרויקט מפקחי טוהר הבחירות שאתם מכירים מהשטח. בכנסת 21 הוא לא היה קיים. בכנסת 22 היו 3,000 מפקחים, כנסת 23 היו 5,000 מפקחים. החל מכנסת 24 היו כ-15,000 מפקחים שהעסקנו עם 15,000 מצלמות שרכשנו. המשמעות היא, שאת הדבר הזה צריך לתחזק. היום יש לנו מחסנים ושכרנו נוספים, שזאת הוצאה משמעותית, לצורך אחסון המצלמות וכלל הציוד. צריך לתחזק את המצלמות הללו. זה היה גם בפעם שעברה.

בשוהם. יש לנו מרכזי בשוהם. עוד אחד בשוהם ששכרנו ועוד אחד בנתב"ג. כמה מצלמות זה? הסרת אבק, לנקות את האבק מהקלפיות. יש 15,000 קלפיות. המשמעות שצריך לתחזק אותן, להפעיל אותן כדי לוודא שביום הבחירות, יום פקודה, הן יפעלו. זה לא הסרת אבק. אותו דבר כלל הציוד שרכשנו בשנים האחרונות. מאות ואלפי מחשבים, טאבלטים, מדפסות ברקוד, ציוד שמשמש לציוד קצה. ציוד קצה כזה אי-אפשר לאחסן אותו ולהוציא אותו עוד 3-4 שנים כשיתקיימו הבחירות. צריך לתחזק אותו, לפרמט את המחשבים, להתקין תוכנות חדשות. כדי לתחזק את כל זה, צריך אנשים שיעשו את זה. זה רק להמחיש סוג של גידול בפעילות. בעבר זה לא היה קיים. אני אגיד לך מה קצת מטריד אותי בעניין הזה. בשנת 2020 התקציב של ועדת הבחירות היה 25 מיליון שקלים. נכון. ב-2022 זה קפץ ל-45 מיליון שקלים אבל ב-2020 היתה קורונה. ברור הנושא של בחירות וכל האסטרטגיה של בחירות קורונה על כל מה שאמור ו זה אולי מסביר את העלייה המאוד דרמטית שבין 2020 לבין 2022. עכשיו אתם מתייחסים לתקציב 2022 שמראש היה מוגדל שהותאם לענייני קורונה ואתם מתייחסים אליו כבסיס ממנו אתם כל שנה עולים ב-20 מיליון שקלים וב-40 מיליון שקלים.

מ-45 מיליון שקלים ב-2022 ב שנה הבאה אתם רוצים כמעט 67 מיליון שקלים וב-2024 אתם רוצים 81 מיליון שקלים. זה מטורף.

על מה? לנקות אבק מקלפיות?

הסברתי בדיוק שזה לא מה שקורה. בוא נתחיל ככה. לפני חמש דקות הסברתי שהיום זה כבר לא לנקות אבק מקלפיות אלא מדובר בציוד טכנולוגי.

רגע, אבל זה לא רק זה.

אז אל תדברי איתי על תחזוקת ציוד ב-20 מיליון שקלים כשב-2022 מראש אתם קיבלתם תוספת ענקית. כי אז זה היה לצורך פרויקט. תוספת ענקית כמעט פי 2 בגלל קורונה.

לא, זה לא בגלל קורונה. אדוני, סליחה, אתה מערבב דבר שאינו במינו. אז בגלל מה קיבלתם ב-2022 עוד 20 מיליון שקלים? כי היו פרויקטים שהיו - - - איזה פרויקט היה בשנתיים האלה ב-20 מיליון שקלים,

אדוני, היתה אין ספור פעילות בוועדת הבחירות. אני מצטערת, אילו הייתי יודעת שתעלה את זה, הייתי מביאה את התקציב ומסבירה את כל התקציב גם של 2020 שכבר אושר כאן. אבל אני אזכיר - - - אני לא צריך את 2020. ב-2020 היה 25 מיליון שקלים.

אני מבין שזה לא נוח לך להקשיב לי אבל את פה צריכה להקשיב לי.

אתה מדבר על התקציב השוטף, לא על תקציב בחירות. תקשיבי לי בבקשה. בשנת 2020 התקציב שלכם היה 25 מיליון שקל. ב-2022 זה עלה ל-45 מיליון שקלים. זאת אומרת שזאת כמעט עלייה של 100%. את אומרת לי שזה לא קשור לקורונה. בכל הכבוד, נראה לי שאם זה לא קשור בקורונה ויש עלייה בתקציב של כמעט 100%, את אמורה לדעת מתוקף תפקידך על מה כמעט קפץ לך התקציב ב-100% ומדוע ה-100% תוספת הזאת נראית עכשיו כאילו זה בסיס רגיל שממנו אנחנו קופצים כל שנה ב-20 מיליון שקלים? בשנת 2020 כאשר הוועדה הנכבדה הזאת אישרה את התקציב - - - אני מדבר על 2022,

2022 קיבלתם 45 מיליון. 2022 היתה שנת

תרשה לי רגע לנסות לעשות סדר. תקציב ועדת הבחירות לכנסת הוא בכלל לא 45 מיליון. הוא עמד על 392 מיליון שקל היה התקציב הכולל לשנת 2022. ל-2020. ב-2022 זה כבר היה 538. 392 מיליון זה היה תקציב בחירות. מתוך זה אנחנו מנסים לגזור כמה היה החלק היחסי לשוטף אילו זאת היתה שנה רגילה. לכן ההוצאות של הקורונה נכללו ב-390 מיליון. אני אחדד את השאלה של חנוך. אם תסתכלי בעשור האחרון של התקציב יש עלייה מטורפת. עלייה של מאות אחוזים בתקציב.

זאת השאלה. הוספתם תקציב קורונה למערכת הבחירות. היה שם את המסכות, את ההפרדות. אבל חנוך אומר, תסתכלו על התקציב הזה. בעשור האחרון הוא גדל במאות אחוזים. השאלה מה מביא תקציב של ועדת הבחירות. חלק מזה תגידי שזה שכר עובדים. על הכול אני אגיב. גם זאת שאלה לגבי העובדים. נכנסו איקס עובדים לפני 10 והיום על כמה אנחנו עובדים מועסקים היום. יותר מזה. אנחנו מדברים על עוד ועוד קלפיות. את אומרת שעברו מ-5,000 ל-15,000 מצלמות. נכון, את צריכה להטעין אותן. אין לי 40,000 עובדים לשבוע הבחירות. אנחנו מדברים על השוטף ולא על הבחירות,

בשוטף את אומרת שצריך לתחזק את המצלמות האלה. אבל גם בפעם שעברה אמרתם שגם ליד נתב"ג אנחנו שוכרים מקומות, לקחנו כי צריך. אז צריך עוד מקומות לשכור?

איפה אתה רוצה שאני אאחסן? אבל זה טירוף להחזיק כל-כך הרבה

איפה אני אמורה לאחסן אותם? אתה רוצה לבוא לראות היכן יושבי עובדי ועדת הבחירות במסדרונות הכנסת? אני אגיד לך איפה לאכלס את הכיסאות. אגב, אני גם מוכן לעזור לך בזה. הרי מבחינת החוק המקומות האלה כבר היו צריכים להיות עם כיסאות ולא רק בתקופת הבחירות. זה גם מה שטענתם במענה שלכם לבית המשפט. נכון ובית המשפט לא קיבל את זה. יופי, בית משפט לא רצה לקבל את זה. תבואו בדין עם הדברים מול המתנ"סים ובתי הספר - - - אני אתן להם אותם ועוד שלוש שנים אני אבוא ולא יהיה אותם? תחתימי אותם על ערבות. בשביל זה צריך לשלם שכירות?

זה עניין של מדיניות. החלטת נשיאות ועדת הבחירות היתה שזה יישאר ברשות הוועדה. אני אגיד לך מה יקרה בפעם הבאה. אני כבר אומר שפעם הבאה תבואי עם עוד תקציב ותגידי שהתקציב הבא צריך להיות על הובלה של הכיסאות הלוך וחזור. נכון, נכון. את מבינה מה קורה? אחרי זה תגידי שיש בלאי ושצריך להוסיף. לא יכול להיות שהכנסת מחליטה כל שלושה חודשים לקדם מערכת בחירות והיא רוצה שוועדת הבחירות תשתדרג בתהליכים, תביא טכנולוגיות חדשות ותהליכים חדשים. אתם כולכם מצביעים בבחירות. כל אחד מכם הצביע בבחירות לכנסת ה-21,

23, 24 ו-25. אני בטוחה שכל אחד מכם כשהגיע להצביע ראה את ההבדלים הניכרים בשטח בתהליך הבחירות. איך נראית מערכת הבחירות ואיך היא משתדרגת מפעם לפעם. כן, יש לזה משמעות תקציבית, בוודאי. צריכים לכך עובדים, תקציבים, טכנולוגיות. הטכנולוגיה שאת מדברת עליה ב-95 מיליון. אין בעיה, 95 מיליון. מתי פעם אחרונה הוחלפו המערכות? כל גוף שרוצה להצדיק את קיומו ולנהל את תפקידו כראוי, כן הוא גדל וצריך תקציב.

אני חושבת שהייתם צריכים להיות יותר מוטרדים אם הייתי באה עם אותו תקציב במשך שנים, כי אז הייתם מבינים שוועדת הבחירות, אני וכל האנשים שיושבים כאן פשוט לא עושים שום דבר בתקופה שבין בחירות לבחירות ומחכים פשוט שהכנסת תקבע מועד. יכול להיות שגם אז היינו שואלים שאלות. לא נוציא את האבק מהקלפיות ונעשה את הבחירות כמו לפני 30 שנה. זאת המשמעות.

הגעת לוועדת כספים לא בשביל שנגיד לך שהכול טוב והכול יפה. הגעת לוועדה, אז תצפי גם לביקורת. את מדברת איתי על 95 מיליון למערכת המחשוב. מתי פעם אחרונה חידשתם את מערכת המחשוב? בשנת 2001 הוקמה מערכת הבחירות - - - אבל עשיתם שדרוגים מאז. גם היינו פה ודיברתם איתנו על שדרוגים.

כל מי שמבין בטכנולוגיות, ואני מוכנה שנביא לכאן אנשי טכנולוגיה. מערכת המחשוב של ועדת הבחירות שמנהלת את כל ה-back office של ניהול בחירות, שבלעדיה אי-אפשר להתקיים, יצאה לדרך בשנת 2001. כל בר דעת מבין שהיא סיימה את חייה מזמן. גם עם כל השדרוגים, הטכנולוגיות עליה היא מבוססת, אין בכלל אנשי מקצוע שמכירים אותה. היא מערכת שסיימה את ימיה וככל שנקדים לעשות מערכת חדשה כן, צריך לעשות מערכת חדשה שתעשה את הפעילות. חבר הכנסת ולדימיר בליאק הוא סגן יושב-ראש ועדה. הוא מכיר את הדבר הזה. המערכת הזאת חייבת להיות מערכת חדשה. אני רואה שהגידול בתקציב השוטף בעשרות השנים האחרונות הוא גידול פי 8. זה מה שאמרתי. חבר הכנסת גפני, אתה מכיר את הוועדה ואתה מכיר גם אותי הרבה שנים. אתה בטח זוכר גם שהוועדה התנהלה עם שלושה אנשים: אני, תמר אדרי ז"ל ועוד חשב. ישבנו בחדר עץ בקומה 4 במשכן הכנסת וככה ניהלנו את הבחירות. אורלי, דקה. אני משבח את העבודה שלכם, אין ויכוח לגבי העניין הזה. השאלה, האם הכסף שאנחנו משקיעים בסדרי גודל כאלה כאשר תקציב המדינה שצריך לטפל בבעיות של יוקר המחייה גדל באחוז מסוים במשך השנים האלה בעוד שתקציב ועדת הבחירות השוטף, ללא מחשוב ודברים אחרים, גדל פי 8? אנחנו העלינו פה את התקציב פעם אחר פעם והעלינו אותו יותר באופן יחסי לתקציב המדינה. אפילו היו שני מקרים שביקשנו להוריד כסף. את זוכרת את זה, כעסת עלי ואחרי זה הסתדרנו. אבל זה תקציב שגדל באופן דרמטי ממש. אין תקציב כזה שגדל כך. נכון ואני גם אסביר למה. ממה שאנחנו מכירים, אנחנו אישרנו עכשיו תקציב מדינה. אם אנחנו הולכים אחורה 10 ו-20 שנה, הבסיס של התקציב - - - אני לא הולך יותר מידי אחורה. הבסיס שלנו היה מעוות. ועדת הבחירות לא הוכרה כגוף שבעצם יש לו פעילות ענפה. ועדת הבחירות היתה גוף קטן שלא הוכרה כפעילות ענפה בין לבין אלא כפעילות מאוד מינורית. הבסיס של התקציב היה מאוד קטן מלכתחילה. במהלך השנים, כפי שהסברתי, חל גידול משמעותי בנפח הפעילות ולכן צריך להגיע בסוף לאיזה איזון. בסופו של דבר נצליח לאזן את זה ואז הגידול יהיה הרבה יותר קטן מעת לעת. הפעילות שלנו לא דומה למה שהיתה בעבר, לא בהיקפים, לא בתחומי הפעילות ובפרויקטים שאנחנו מבצעים מפעם לפעם. קודם כול, גילוי נאות. בשנה וחצי האחרונות אני חבר נשיאות ועדת הבחירות וחבר בוועדת הבחירות המרכזית מטעם יש עתיד. זה לא גילוי נאות, זה התפקיד שלך. זה כדי שיהיה ברור. הייתי גם יו"ר ועדת משנה לכספים של הוועדה בקדנציה הקודמת. גילוי נאות, אם אני אשאל יותר מידי אני אקבל טלפון. אתה כמובן תקבל תשובה לכל שאלה. מכיוון שאני מכיר מקרוב את עבודת הוועדה אז חשוב לשבח אותם. לעמוד בלחץ זה של חמש מערכות בחירות בארבע שנים זה לא פשוט. ממערכת למערכת אנחנו רואים שהדברים משתפרים. גם היתה קורונה באמצע. בסוף, זאת מערכת לוגיסטית מאוד מסובכת והם עמדו בזה בגבורה. אנחנו דנו בתקציב הזה בישיבה של הנשיאות. אני הייתי, איתן גינזבורג ואני לא זוכר מי עוד היה מהנשיאות. דיברנו שם על המספרים. הגידול הגדול בין 2022 ל-2024 זה כמעט 30 מיליון שקלים זה לפיתוח מערכת מחשוב חדשה. אמרתי שבעיניי זה צריך לצאת מהתקציב השוטף. חשוב להציג את זה בצורה אחרת כי בסוף זאת תכנית לכמה שנים והיא ארוכת טווח ולכן זה מעוות את המספרים. למשל, פרויקט פיתוח מערכת המחשוב 2022 זה 1.8 מיליון, ל-2023 זה 6.4 מיליון ו-2024 זה 22.8. זה 30 מיליון שקלים גידול וזה מעוות לנו את המספרים.

לפעם הבאה צריך להציג את זה בצורה אחרת וזה גם ירגיע חלק מחברי הוועדה. דבר שני. כן, התקציב עולה. אני לא רוצה להתייחס לפערים בין 2020 ל-2022. אם יש לכם תשובה אז תתייחסו, כי לא הייתי שם ואין לי תשובה. אנחנו מחלקים את הפעילות שלנו.

דקה. בהחלטה שלנו גם העמסנו את הנושא של מצלמות והנושא של מפקחי הבחירות. אלה נושאים חשובים ובסופו של דבר זה תורם לטוהר הבחירות. מה שחשוב לנו זה להבטיח שגם בבחירות הבאות - - - אבל המפקחים לא עובדים בשוטף.

צריך להבטיח שגם הבחירות הבאות ינוהלו בצורה נאותה. ראינו מה שקרה אתמול בבחירות ללשכת עורכי הדין.

אני לא רוצה להשוות. אני פשוט לא רוצה להגיע למצב הזה. זה פשוט ממחיש מה קורה כשלא נערכים. אלה הבחירות האחרונות. זה גם בשורות קשות בשבילך. אין מה לעשות, לפעמים מפסידים. אני לא הייתי בעד אף אחד שם. אני מדבר על המחנה. עשו מזה סיפור בבחירות - - - אני מדגיש שוב. בפעם הבאה, פרויקטים שהם פרויקטים ארוכים ויקרים חשוב להציג אותם בצורה אחרת. זה גם יתרום לנו בנושא של חשיבה ואישור התקציב. רגע ולדימיר, אני חייב לשאול. אתה הרי איש של מספרים. זה נראה לך הגיוני הגידול המטורף הזה? הפער בין 2022 ל-2023 ו-2024?

תסביר. 30 מיליון שקלים גידול, זה פרויקט המחשוב. רק לפרויקט מחשוב. אני מדבר איתך על השוטף. זה בדיוק מה שאני אומר. זאת טעות שזה נכנס לשוטף. זה לא צריך להיכנס לשוטף. אתה אומר שה-30 מיליון זה בתוך. זה פרויקט שלא קשור לשוטף. ובכל זאת הוא פה בשוטף?

אני סומך עליך. ברור. זה פרויקט שיבוצע בתקופת הפעילות השוטפת והוא מתוקצב בתוך התקציב השוטף ומתפרס על פני 4-5 שנים. כעבור 4-5 שנים הוא כבר לא יהיה קיים. המערכת היא משנת 2011 וסיימה את חייה מזמן וחייבים לעשות מערכת מחשוב חדשה. אגב, זאת לא רק דרישה שלנו, זאת גם דרישה של המפלגות, כי במערכת הזאת יש מודולים שמשרתים את נציגי המפלגות והיא מנהלת את כל הבחירות. אני לא ראיתי אותה אבל כנראה שזאת מערכת חשובה. היא עצומה, היא מעל 30 מודולים. מבין חברי הכנסת כנראה אני העברתי הכי הרבה תקציבים של ועדת הבחירות לאורך השנים. אני סבור שצריך לתת לוועדת הבחירות תקציב כדי שגם בעידן הטכנולוגי שבו אנחנו נמצאים הם יוכלו לעבוד. וכמו שאמרתי, הם עושים עבודה נאמנה. יש פה סעיפים שאני לא מבין אותם. אמרתי לאורלי. אני גם קורא את זה. יש תקציב שוטף שלא נוגע למחשוב והוא גדל. הוא כולל את המחשוב, חבר הכנסת גפני. לא, הוא לא כולל.

אני לא מתייחס לפער - - - באיזה סעיף זה כולל?

635/1. ב-2022 היה 1.8 מיליון, הביצוע היה אפס. ב-2023 עלה ל-6 מיליון שקלים.

סעיף ראשי 101, מתחת לסעיף 101 כתוב: 635 ו-6351. אני לא מבין את התקציב הזה. אז אני אסביר. אולי, תקשיבי. פרויקט פיתוח 1.8 מיליון. אחרי זה זה אפס. זה אפס ביצוע כי היתה שנת בחירות. אז אם יש אפס ביצוע אז למה - - - כי זאת היתה שנת בחירות ולא עסקנו בשוטף. לא יכולנו לפתח את המערכת. אבל מה הבדל בין 635 ל-6351? 635 זה הסעיף שכולל את כל המערכות הטכנולוגיות ועבודות המחשוב השוטף הקיימות. 6351 זה פרויקט חדש. אני טוען שזה לא צריך להיכנס לשוטף. רגע, אתם לא מנסים להבין. תרשו לי רגע ותהיו איתי 5 דקות. יש תקציב מחשוב ויש פעילות מחשוב בוועדת הבחירות כמו בכל משרד אחר נורמלי רגיל. בכנסת יש אגף מחשוב שמתפעל פה את המערכות. אותו דבר בכל משרד. בוועדת הבחירות התחלנו בבחירות לכנסת 21 עם 9 מערכות ממוחשבות, שתיים מהן משמעותיות גדולות מאוד והיתר נלוות. היום יש לנו למעלה מ-22 מערכות ממוחשבות. צריך להבין, כל מערכת ממוחשבת כזאת, בין אם זאת שנת בחירות ובין אם לאו, מחייבת תחזוקה, מחייבת תשלום רישיונות, מחייבת פעילות לשדרוג המערכות בעקבות הפקות לקחים. כל 22 המערכות הללו יעברו בשוטף שדרוגים - - - גברת עדס, הרישיונות שולמו גם במערכת הישנה, נכון? אנחנו רוצים ללמוד את הגידול. היו בעבר 9 מערכות והיום יש 22. כל מערכת כזאת צריך לתחזק ולשלם לה רישיונות. רישיונות זה לא תחזוקה. אמרתי שיש גם תחזוקה, גם רישיונות, גם שדרוג. המערכת החדשה היא פיתוח נפרד. לצורך העניין, זאת הקמת מערכת חדשה. חבר הכנסת חמד עמאר, שאלת שאלה. אמרת שהמפקחים מועסקים רק בבחירות אז מה זה קשור? נכון, השכר שלהם לא פה. אבל אם בעבר העסקנו בשבוע הבחירות 40,000 איש בשבוע בחירות והיום 80,000, המשמעות היא שבתקופה שבין בחירות לבחירות אנחנו צריכים לבחון את כל תהליכי הגיוס וההעסקה שלהם.

לשדרג את התהליכים, לפתח התאמה במערכות הממוחשבות לגיוס רחב ההיקף הזה. למשל, המפקחים לא גויסו במערכת הממוחשבת ועכשיו אנחנו צריכים להתאים את הגיוס שלהם באמצעות המערכת. כל זה דורש תקציב ואנשי מקצוע שיעשו את הדברים הללו.

אתם רוצים שלא נגיע מוכנים למערכת בחירות, לא נעשה את הדברים האלה,

חלילה, אבל אנחנו עדיין רוצים לשאול שאלות. בוודאי. תשאלו ותקבלו תשובות. בהחלט תקבלו. להיפך, אני שמחה על הדיון הזה. הגדלנו את תקציב ועדת הבחירות באופן משמעותי. או שהוא לא מוכן באופן שנראה לעין כדי שנדע את ההבדלים בין הפרויקטים כי התקציב נראה מאוד מאוד מנופח. אני רוצה שהבחירות תהיינה טהורות ושוועדת הבחירות תעבור אבל המערכות פה הן - - - למשל, אני רואה פה הדפסות. זה קפץ פי 3. נכון. אני אסביר. חבר הכנסת מלביצקי ביקש הסברים וצר לי שאני לא יכולה לזכור את כל הפרויקטים בין 2020 ל-2022. הוועדה מחלקת את הפעילות שלה על פני מספר שנים. היא מנסה לא להעמיס את הכול בבת אחת. אגב, מ-2022 זה קפץ פי 10 כמעט. בואו נחזור ל-2020. אגב, ביקשתי לדעת 10 שנים אחורה. השכירות עולה ממיליון ב-2022 ל-6 מיליון. היא מסבירה לי על ההדפסות. משנת 2020 זה עלה - - - לא, אני לא מסבירה משנת 2020. אני אסביר לכם באופן עקרוני איך אנחנו עובדים. לא, תסבירי לי מ-2020. אנחנו מחלקים את הפעילות - - - את יכולה לענות מה שאת רוצה אבל אם אני שואל משהו את לא יכולה להגיד לי שלא תעני לי ככה. בסדר, אז אל תעני, את לא חייבת לענות. הכול בסדר, אפשר להמשיך,

שאלתי שאלה פשוטה, למה זה קפץ פי 10? אני עונה לך באופן פשוט. ועדת הבחירות מחלקת את אופן ההצטיידות שלה. היא לא יכולה להעמיס את הכול בפעם אחת. אז יכול להיות שבשנה אחת אנחנו מדפיסים היקף של הדפסות ב-5 מיליון שקלים ואז בשנה הבאה נצטרך השלמה רק במיליון שקל. ב-2024 נדפיס את מעטפות ההצבעה, נדמה לי ב-1.8 מיליון או 1.5. אנחנו מחלקים את ההדפסות, לא עושים את הכול בבת אחת. ואז תצטרכו מחסנים בשביל לאחסן אותם. אז למה אתה מצפה, חבר הכנסת אזולאי, לא הבנתי. שלא נכין את הכול? נחכה שהכנסת תודיע שבעוד 90 יום יש בחירות ואז נקרא לכל הספקים? למה המנגינה היא כזאת? לאט לאט. לאט לאט, אנחנו באמת רוצים ללמוד. אני עונה לאט לאט ואני חושבת שאתם מקבלים תשובות. אתם תקבלו על הכול. אני לא קיבלתי תשובה. אל תכעסי, אני באמת רוצה ללמוד. אתה תלמד ובשמחה. אני אשמח לשבת איתך סעיף סעיף על התקציב. אני באמת לא יודע למה את כועסת על השאלות.

אני לא חושב שצריך להחזיק מחסן בשביל הדפסות.

בזמן שצריך להדפיס תדפיסו. את אומרת שאת תדפיסי כבר בשביל 2024. אני אשמח לשמוע את עצתך, חבר הכנסת אזולאי. אם מחר תודיעו שבעוד תשעים יום יש בחירות, אז נדפיס? רגע, את רוצה תשובה? את שואלת ועונה.

אין בעיה, את שואלת, אז אני גם אענה. אורלי, תקשיבי למה שמדברים. לא כולם מצויים בעניין הזה כמו שאת. אם הסתדרת עם ההדפסות ב-2022, כשהיו בחירות בסכום של 250,000 - - - בגלל שכבר הדפסנו. תני לו להשלים את השאלה. לאחר מכן ב-2023 היה 735. מה יקרה כשאת אומרת שב-2024 את מגיעה לכמעט 2 מיליון. אחר-כך תגידי שאת צריכה מחסנים לאחסן את כל זה ותבואי אלינו עם עוד כסף בשביל עוד מחסן. עד שיגדילו את הכנסת, אולי יהיה לך מקום. בכל אופן, אני מסתכל על זה ואני אומר שאנחנו משלמים על הדפסות ובסוף על האחסון אנחנו משלמים יותר. גם על זה צריך לחשוב. יכול להיות שבבוא הזמן תבואי לבית דפוס. אני לא מכיר בית דפוס שיקבל כזאת עבודה ויגיד שאולי שווה לו אפילו לסגור את בית הדפוס לחודשיים כדי להדפיס. אולי תפתחו בית דפוס? עם התקציבים האלה תפתחו בית דפוס. ואז תצטרכו לאשר לי את התקציב לבית הדפוס.

כי כל השנה תעשי עם זה כסף ואז לא תצטרכי את תקציב הבחירות שלנו. אני אסביר למה בשנת 2020 היה רק 250,000 להדפסות. נתת את התשובה לבד. זה מכיוון שבשנים שקדמו חילקנו את הפעילות ועשינו את ההדפסות הגדולות על פני השנים שקדמו ואז נותרו רק השלמות ב-250,000 שקלים. אם תסתכל שנה לפני אז תקציב ההדפסות היה יותר גדול ואם תסתכל שנתיים קודם, כנראה שהוא גם היה אחרת. אם תסתכל על ההצטיידות זה אותו דבר. פעם ההצטיידות יכולה להיות 5 מיליון שקלים, פעם היא תהיה 500 מיליון שקלים ופעם היא יכולה להיות 10 מיליון שקלים כי אנחנו לא עושים את כל ההצטיידות בבת אחת כדי לא להעמיס על התקציב. למה להדפיס מראש? כי בכל פעם שוועדת הבחירות תשמע את הקריאה שהכנסת הקדימה את מועד הבחירות, היא תוכל להגיד שאין שום בעיה לקיים את הבחירות בעוד 90 יום. כמה זמן לוקח להדפיס את המעטפות? זה לא רק מעטפות. אני שואל על המעטפות. אגב,

כפי שתראו, מתוקצבות רק בשנת 2024. זה תהליך שאורך בערך חצי שנה כי זה לא רק הדפסה, אבל אנחנו עושים את זה רק בשנת 2024, שזה לקראת הבחירות. אין בעיה, אבל חוץ מהדפסת המעטפות מה ההדפסה עוד כוללת? יש תהליך שלם שנעשה באמצעות המדפיס הממשלתי של מכרז לספק שייצר את מעטפות ההצבעה. למי שמכיר, הליך מכרזי אורך חודשים. אנחנו עובדים באמצעות המדפיס הממשלתי לפי חוק. התהליך הזה לוקח זמן. אחר-כך כל התהליך של הספקת הנייר על-ידי הזוכה, הספקת הדוגמאות, החזרה וכדומה. איזה דוגמאות, זה אותו פורמט? לא, אנחנו משנים את זה כל פעם. אנחנו לא מאשרים עד שאנחנו לא בודקים ועושים בדיקות בקרה.

רק בשנת 2024, חבר הכנסת רביבו.

קודם כול, הצעת ייעול. אם אתם תצאו במכרז וייבחר זוכה, תהליך ממושך שאני מניח שלוקח 3 חודשים. הזוכה יודע שהזמנת העבודה בפועל תינתן ברגע שיוחלט שיש בחירות. מה את אומרת על זה? גם זה קורה. לא שמעתי. הצעתי הצעה, אדוני היושב-ראש. הואיל ובחירת הזכיין זה תהליך מאוד ממושך,

שהמדפיס הממשלתי יפרסם מכרז. ייבחר זכיין ועדיין לא תבוצע העבודה. לא נצטרך להדפיס מלאי, לא נצטרך לממן אותו, לא נצטרך לאפסן ולאבטח אותו. כל תהליך ההדפסה יהיה רק ברגע שהכנסת החליטה להתפזר. זאת הצעה אחת. עדיין יש לי כמה שאלות. ברשותך. תפיסת המדיניות בוועדת הבחירות שהיא על דעת הסגנים וחברי ועדת הבחירות היא להיערך בכל היבט כמה שיותר מראש, כדי שכשנגיע לתקופת 90 הימים נוכל לקיים את כל תהליך ההתארגנות וההקמה של המערכת הגדולה הזאת ונוכל להתפנות אליה כשכל היתר כבר מוכן. זאת תפיסת המדיניות. אגב, למה הציוד לקלפיות גדל מ-200,000 ל-3.5 מיליון? אדוני היושב-ראש, 2022 זה 200,000 שקלים ו-3.5 מיליון ב-2023. מכיוון שבשנים שקדמו חילקנו את ההיערכות ורכשנו את הציוד הגדול ונותרו רק השלמות של הדברים לבחירות. כמו למשל, עטים ודברים שאי-אפשר להזמין אותם מראש. איך זה גדל ל-3.5 מיליון? המחסנים שלנו די ריקים כרגע. אז תחזירו אותם, תחסכו שכירות.

אם זה מה שתחליטו כאן, זה מה שתעשה ועדת הבחירות. עדיין אני הולך לפי הנרטיב שאת מסבירה. אני אסביר מה אנחנו רוכשים. הגעתי באיחור. יש רושם שאתם סתם מתנגדים. ממש לא, אני רוצה ללמוד.

ישבתי כאן בוועדה גם כשאישרנו תקציב וגם לפני הבחירות. כולנו באנו אליהם בטענות מתי הם יהיו מוכנים. לא יכול להיות מצב שאתם לא תהיו מוכנים. אם אנחנו רוצים שהם יהיו מוכנים ובזמן, אז בואו לא נקשה עליהם עכשיו ונתחיל לשאול כל מיני דברים ולהיכנס לכל הדברים האלה. אתה נכנס כאן לדברים מתחילים לשאול על הדפסות ועל שכירת מחסנים. בואו נדבר על הדברים הגדולים.

אם אתם כל-כך יודעים לשאול על כוסות, תשאלו במקום אחר, באיזה משרד אחר. אני מכיר את הדיון הזה. גם אני מכיר. אנחנו עכשיו מפנים את כל השאלות לחמד. מה ההשפעה של רומן על חמד?

איזה השפעה של רומן על חמד. עצבנת אותי כשאלת אותה על ההדפסות. חשוב לשאול שאלות. מה מצחיק? חילקתם 14 מיליארד קואליציוני, לא שאלתם שאלה אחת. 14 מיליארד חילקתם ולא שאלתם שאלה אחת. יש לי בקשה אחת. תפסיקו עם ההדפסות, בואו ניכנס לסעיפים הגדולים. אדוני היושב-ראש, הייתי באמצע השאלה.

מאוד מבקש. אני לא רוצה שיהיה כאן ויכוח פוליטי לגבי הנושא של ועדת הבחירות. אני לא מעוניין בזה, אני לא חושב שזה נכון. יש פה מספרים מאוד גדולים. עברנו את זה לא בפעם הראשונה. אורלי עדס עושה את עבודתה וגם הקודמים לה עשו את עבודתם נאמנה. התקציב הוא תקציב גדול. אנחנו צריכים הסברים על זה. מדובר בכספי ציבור. הגידול הוא משמעותי. בשום משרד אחר לא היה גידול כזה. אמרנו את זה באחד הדיונים הקודמים שהיה על ועדת הבחירות. אני מאוד מבקש שזה לא ייכנס לעניין הפוליטי, אנחנו לא שם. אף אחד לא ערער על עבודת ועדת הבחירות, אנחנו מדברים על המספרים. האם אפשר שהם יהיו בהסבר אחר? האם אפשר שהם יהיו בסדרי גודל אחר?

ישאלו אותנו למה במשרד הרווחה ובמשרדים חברתיים אחרים זה לא גדל באותה צורה? למה פה כן? הרי שואלים אותנו את השאלות האלה. שאלו בעבר ושואלים גם היום. צריך הסברים מסודרים. ולדימיר אומר שגם המחשוב בעניין, בבקשה, שיהיה כתוב.

התקציב מאוד שקוף.

זה כתוב. בעיניי ההצגה צריכה להיות אחרת. לכן לא תראה גידול מ-45 ל-80 ואז הדיון יהיה גם בטונים אחרים. אנחנו עדיין גוררים את הדיון מהוועדה הקודמת שהיינו בה. תראה שאפשר להיות ממוקדים וקצרים. גברתי מסבירה שההוצאות ב-2023 היו 200,000 על מעטפות כי חלק גדול מההוצאות היו ב-2020. אמרתי שאנחנו מחלקים וכל שנה מזמינים משהו אחר. זאת אומרת ש-200,000 לא משקף הוצאה. לא משווים. למדתי ממך. אני בכל זאת רואה שההוצאות השוטפות ב-2020 היו 25 מיליון שקלים. אנחנו השווינו ל-2022, לא חזרנו 4 שנים אחורה. לא, תסלחי לי. ב-2022 ציוד הקלפיות היה 200,000 שקלים. שאלנו למה ב-2023 את רוצה 3.5 מיליון? אמרת שזה היה רק 200,000 כי בשנים הקודמות הוצאתם את המאסה הגדולה יותר. זה מה שאת אמרת לי. אנחנו מחלקים, נכון. תודה רבה. אז את לא יכולה להגיד שלא להסתכל על שנה קודמת. בשנת 2020 ההוצאות השוטפות עמדו על 25 מיליון. אדוני, אני חושב שיש פה איזו טעות. זה לא בסדר מה שאתה עושה עכשיו. אני רוצה להבין את השאלה, תן לו להשלים. אני סיימתי לשאול, הם הבינו את השאלה. השאלה אם התשובה עוקבת כי יש לי כמה שאלות בדיוק סביב אותו נושא. אני חושב שיש בעיה בנתוני היסוד. כשאומרים שתקציב 2020 היה 25 מיליון - - - תקציב ההוצאות השוטפות. זה פשוט לא נכון. שנת 2020 היתה שנת בחירות והתקציב לא פולח. נכון. אני לא יודעת מאיפה הנתון של 20 מיליון.

לנו לא ברור מאיפה הנתון הזה. התקציב של 2020 לכל השנה - - - 2022 הוא 45 מיליון? 392,193. זה היה בשנת 2020. שנת 2020 היתה שנת בחירות והתקציב היה 392 מיליון. לכן לא ברור מאיפה הבאתם את הסכום של 20 מיליון. אני מדבר על התקציב השוטף. אבל מאיפה הבאת את הנתון? הוא לא היה מפולח כאן. אני לא יודעת מאיפה בא הנתון הזה.

ועדת הכספים עוד לא ביקשה שנפריד בין תקציב בחירות לתקציב שוטף. לכן היה רק תקציב אחד. לא ברור מאיפה הבאתם אותו. השכר שלי, לדוגמה, שולם מאותו תקציב. אי-אפשר לדעת אם זה מחודש בחירות או חודש של לא בחירות. מתוך ה-392 מיליון. אותו דבר הדפסות ואותו דבר כל דבר אחר. לכן אמירה של השוואה ל-25 מיליון היא אמירה שהיא - - - 2022 הוא 45 מיליון? כן. אורלי, השאלה שלי וזאת לא שנה ראשונה שאני שואל את זה. אני צריך להצביע. תגידי לי איך אני יודע את הנתון הזה? למה אתם לא מסבירים אותו? אני יכול לדעת את הנתון? איזה נתון, אדוני? אני ברצף שאלות בדיוק באותה נקודה.

מוסכם שב-2022 זה 45 מיליון? אנחנו יכולים להשוות בין שנה לשנה, 2018 ו-2017 - - - היא אומרת שעד 2022 אי אפשר לחלק בין שוטף - - - משנת 2022 עשינו הבחנה בתוך התקציב בחירות לשוטף.

אני רואה את זה כראה וקדש, אני לא משיג על-כך. לכן אני שואל. מוסכם עלינו שב-2022 יש כבר חלוקה. התקציב השוטף עמד על 45 מיליון. נכון ועכשיו 66. עכשיו את מבקשת 66.6. נכון. ל-2024 את מבקשת 80.7. נכון. תלמדי אותי, בבקשה, מה בתקציב השוטף מצדיק בין 2022 ל-2024 כמעט פי 2? שאלה שנייה: תלמדי אותי איזה כוח אדם חסר היה ב-2015 - - - - - - אל תגחכי בבקשה גברתי. בסוף אני צריך לתת דין וחשבון לבוחר ואת לא רוצה שאני אצביע על משהו שאני לא מבין אותו. אני לא בקיא ולא ותיק כמו חבריי. לא חקרתם ככה בחוק המתנות. נכון. כל אחד בוחר את המלחמות שלו. מה זה הדבר הזה? אני רוצה ללמוד בבקשה. אתם בקיאים, עברתם הרבה מערכות בחירות. אני לא ולכן אני רוצה ללמוד ולשאול את השאלות, זאת זכותי המלאה. אני אומר שצריך לשאול את השאלות תמיד. אל תגחכו כשאני רוצה להשוות בין 2015, כשתקני כוח האדם עמדו על 15 מיליון וב-2024 אתם מבקשים רק 45 מיליון. תלמדו אותי איזה כוח אדם לא היה ב-2015 שאמור להיות ב-2024? זכותי ללמוד את זה. מאיפה המספרים האלה? זה שאלות שנשאלו תמיד. 45 זה עובדים. זה לא 45 מיליון, אדוני. אני דיברתי על כוח אדם. כוח אדם זה עובדים.

אבל זה לא 45 מיליון לצורך שכר, זה 45 עובדים הנתון. אני רק מתקנת אותך. מה זאת אומרת? אמרת שגדלנו ל-45 מיליון שקל לשכר. 15 עובדים ב-2015 ו-45 עובדים ב-2024. אני אסביר. עובדי ועדת הבחירות זה לא נספר בראשים אלא בתקנים כי בראשים אנחנו הרבה יותר ממספר התקנים. להבדיל ממשרדים אחרים, אנחנו מעסיקים עובדים בכל מיני היקפי העסקה. יש לנו עובדים שעובדים בשליש משרה, רבע משרה, חצי משרה ומשרה מלאה. לכן זה יכול להיות פעם 45 עובדים ופעם זה יכול להיות 55 עובדים. זה תלוי מה התקינה. זה תקן מצרפי, גברתי. אבל אם אתה מדבר משנת 2015 עד היום, זה נכון שחל גידול בתקנים בוועדה. פי 3. נכון כי היקף הפעילות של ועדת הבחירות גדל פי 100. בחירות עושים אנשים, לא מכונות,

גם אז עשו אנשים. אבל לא אותן הפעולות שיש היום בוועדת הבחירות. אני לחלוטין מקבל את מה שאת אומרת ואני אומר, תלמדי אותי מה לא היה ויהיה היום.

אבל זאת לא תשובה שהיא בנקודה אחת. זה מתפרס על כלל הפעילות של ועדת הבחירות. הסברתי שאם בעבר היתה לוועדת הבחירות ב-2020 אני לא חוזרת ל-2015 כי שם כנראה היו לי רק שתי מערכות ממוחשבות. בשנת 2020 היו לי רק 9 מערכות ממוחשבות והיום 22. כדי לתפעל, לתחזק, לשדרג, לבחון - - - זה תקציב נפרד. לא, זה בשוטף. זה חלק מהגידול של התקנים מ-15 ל-45?

בשנת 2015 היה לוועדת הבחירות ראש אגף מחשוב שעבד בחצי משרה. הוא זה שאיכשהו תחזק את הפעילות של הוועדה והיא לא הספיקה כי שינינו את פניה של הוועדה. היום ועדת הבחירות צריכה כמו כל משרד נורמלי, אגף טכנולוגיות שמתפתח בהתאם לכל ההתפתחות הטכנולוגית מבחינת כל בעלי התפקידים הנדרשים. לכן יש לנו אגף טכנולוגיות עם 7 אנשים וזה לא מספיק. לכן יש פה דרישה לעוד בעלי תפקידים בתחום הטכנולוגיות, כי זה הנושא הכי דרמטי בוועדת הבחירות. אין שום פעילות בוועדת הבחירות שלא דנים בה באופן נלווה גם בטכנולוגיה, אין דבר כזה. כולל גם בדרישות של הכנסת עצמה. כמו למשל, פנקס בוחרים ממוחשב שאנחנו רוצים להביא כבשורה, אם הבחירות הבאות יתקיימו במועדן. לצורך זה נדרשים אנשי טכנולוגיות שיבחנו, יפתחו. זה לא בא באוויר הדברים האלה. זאת פעילות שהיא לאורך זמן. זה לא דבר שאפשר לשלוף אותו מהשרוול ביום שהכנסת קמה ואומרת שבעוד 90 יום יש בחירות. זה לא קורה. כנסת 24 זה לא היה בשנת 2021? השוטף שם היה 19 מיליון. מה פתאום? אין סיכוי. 19 מיליון היה ב-2019 למיטב זכרוני. אני אזכיר לך. בפעם הבאה אני גם אביא את הארכיב. אורלי עדס ב-23.10.22 היה פה דיון על התקציב ואמרת: "נכון שבתקציב כנסת 24 התקציב השוטף עמד על כ-19 עד 20 מיליון שקלים". בשנת 2018 הוא היה 19 מיליון שקלים. בכנסת 24 השוטף עמד על 19 מיליון. חבר הכנסת ינון, לא. זה לא אני אומר את זה,

אחר-כך שוב אומרת אורלי עדס: "לכן ציינתי שבתקציב בחירות 24 החלק היחסי של התקציב השוטף עמד על כ-19 מיליון שקלים ולא על 45 מיליון שקל".

היו בחירות. אני מדבר פה על תקציב שאורלי עדס אמרה שהוא היה כ-488 ובסופו של דבר בין 19 ל-20 מיליון היה התקציב השוטף. אני שואל: בין כנסת 24 שהיתה בשנת 2021 לשנת 2023-2024, מ-20 מיליון,

מכפילים, משלשים ומרבעים? אני לא יודע. אורלי, זה הפרוטוקול, לא אני אמרתי. יכול להיות שהפרוטוקול טעה.

פעם הבאה אני אקרא את כל הפרוטוקולים לפני. אני קראתי לפחות שני פרוטוקולים.

אני רוצה לתת עוד דוגמה. דקה, אני לא נגדך. ברור לי שאף אחד מכם לא נגדי ולכולכם אני אתן תשובה,

אני מכיר את הדיונים האלה משנים קודמות. אנחנו לא נוכל להמשיך. אני מציע לך ואני מבקש לעשות את ההצגה אחרת.

מופיע בשתי שורות עם הסברים. זה גם בדברי הסבר. לא להגיד מה שאני רוצה? רק לשמוע אותך?

אני מבקש להציג את הדברים אחרת. יש את הפרויקט של המחשוב? שנדע מה הפרויקט של המחשוב. בכמה הוא גדל?

אפשר בכמה מילים להגיד את הדברים האלה. אני מבקש שאנחנו נדע על מה שאנחנו מדברים במבט לאחור. אנחנו אישרנו הרבה פעמים את התקציב שלכם. זה דבר אחד. דבר שני, אני מבקש שתעשו חשבון מחדש. זה נכון שכמה שיש יותר כסף אפשר לעשות את זה יותר מסודר. אבל הכסף הוא מוגבל. אנשים מסתכלים על זה. אני מבקש שתחפשו דרך לצמצם את התקציב של 2023 ו-2024. הגידול פה הוא מידי גדול. אז לא הכול יהיה מושלם אבל גם שיהיה נראה לעין. למשרדי ממשלה חברתיים אנחנו לא מגדילים בצורה כזאת ופה אנחנו מגדילים ללא הגבלה. תסתכלו עוד פעם על התקציב, תביאו את זה אלינו. קודם כל, תביאו את ההסבר. הקדוש ברוך הוא נתן לכם שכל כדי שתחשבו. אנחנו עשינו את החשיבה הזאת, אדוני. עוד פעם. האמן לי ששום דבר לא מובא פה כלאחר יד. אני רק רוצה להפנות אתכם לעמוד 17, שם יש את כל ההסבר, אני מוכנה להקריא אותו. הוא מדבר על מערכת המחשוב. לא, לא.

תנסו דברי הסבר יותר נורמליים ובימים הקרובים אביא את זה להצבעה. אני מבקש שתבדקו מחדש האם אפשר לצמצם. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.